בוקר טוב לכם, אני רואה שכל הלולים ננטשו.

איזו זכות נפלה בחלקי, היית צריכה להודיע לי מראש.

לא, שאת באה. הוא מתכוון אליו באופן אישי. הוועדה ידעה שאת בנוכחות. אנחנו תמיד שמחים לפגוש אותך. אני אגב חייבת לך תודה. שוב, בוקר טוב לכם, גברתי מנהלת הוועדה,

יועצות משפטיות, דובר, ערוץ הכנסת, רשמת,

חברותיי וחבריי חברי הכנסת, כמדי יום אנחנו מתחילים בשיר, להתחיל את היום בטוב.

טוב, היום יום רביעי, ו' בכסלו, 14 בנובמבר, בשבת נקרא את פרשת "ויצא". היום אקריא את שירה של סימה מרסיאנו,

סימה נולדה בירושלים בשנת 1965, התגוררה שנים ארוכות ביפן והתמחתה באייקידו ובאומנויות במה שונות. מאז ששבה לארץ היא מתגוררת בדרום הארץ. ספר שיריה הראשון "מחמת אהבה" יצא לאור בשנת 2011 בעברית ובאנגלית. בימים אלו היא עובדת על ספר שירים חדש. תנו לי בית / תנו לי השכלה / תנו לי עניין / כי אתם יכולים // תנו לי אהבה / תנו לי מקצוע / תנו הבנה / כי אתם יכולים // אך כל זה רק חיקוי / של האור שלי / כי האור שלי תמידי / האור שלי / נצחי, אוהב / קורן מאושר / האור שלי / תמיד איתי // קחו לי בית / קחו לי יד / קחו לי אח / כי אתם יכולים // קחו לי כסף / קחו לי רכב / קחו את החופש / כי אתם יכולים // אך את האור שלי / לא ניתן לקחת / כי האור שלי

האור שלי / נצחי, אוהב / קורן מאושר / האור שלי /

איתי // וואלה, אחלה שיר. תודה רבה לכם. נעשה את המעבר לענייננו. הצעת חוק המועצה לענף הלול (תיקון - ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול),

יש כאן רשימה של חברי כנסת שהגישו את החוק: יצחק וקנין,

איתן ברושי, חיים ילין, איל בן ראובן, עודד פורר, אכרם חסון, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי ויעקב אשר. זו הפעם האחרונה שאני גם מקריא את כל השמות. מי שמוביל את ההצעה זה חבר הכנסת חברי יצחק וקנין. תכף אעביר לאדוני את רשות הדיבור. אני רק רוצה בפתח דבריי להזהיר. זאת לא הולכת עכשיו להיות פה איזה משחתה. מי שיפריע, מי שלא ידבר בתורו, אתם מכירים את זה, חלקכם הגדול כבר אורח של כבוד כאן, פשוט יצא החוצה.

או מה שנקרא סבלנות אפס. בשונה מהממשלה לחמאס, לי אין. להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן. אני מנסה רק לומר לכם, ברשותכם, יש כאן קרב יצרי, קרב אמיתי, ואני רוצה שכל אחד יתייחס לדברים בקו הזה. אני רוצה להזכיר שיש כאן את עמדת הממשלה, יש את עמדת החקלאים, יש כאן חלק מהחקלאים שלא רואים עין בעין את ההצעה, וצריך לשים את הדברים. אם ברצונכם שקולכם יישמע בצורה עניינית, מקצועית, אז אנא. נקודה נוספת. לפני שאני מעביר לך את רשות הדיבור, אני רוצה למחות על ההתקפה הפרועה על חברי יצחק וקנין שהוא מאושיות הבית הזה, אדם עם יושרה מן המדרגה העליונה. אפשר להתווכח איתו, אנחנו עושים פה את זה חדשות לבקרים. ואין לי שום בעיה שאנשים גם עם העמדות שלי לא תמיד רואים את הדברים עין בעין, זה בסדר גמור. ואני גם כבר מזהיר פה מראש, מי שירד מתחת לקו פשוט לא אאפשר לו להיות כאן, כדי שנהיה ברורים. תודה לכם. אדוני, בבקשה, יציג את החוק. תודה. אני רוצה לפתוח, מאחר ופתחת באיזה קטע מסוים. בחודש האחרון אני חוטף בצורה מכוונת, פרועה, שקרית, התקפות

אגיד לכם מה ההבדל ביני לבין כל חקלאי אחר בגליל. נכון שאני מייצר ביצים, אבל להבדיל מאלה שקיבלו מכסה מהמדינה בשלב כזה או אחר, אני בין הבודדים שלא קיבלתי מכסה. קניתי משק במיטב כספי. לא קיבלתי כלום מאף אחד. מכסה אישית שיש לכל מגדל. מעולם לא ייצרתי יותר ממה שאני צריך או פחות ממה שאני צריך. אז ככה שמי שניסה ללכת על הראש שלי בקו הזה, אני חושב שלא רק שעשה טעות, אני חושב שהוא עושה עוול לעצמו. בואו נכבד את עצמנו וננהג בהגינות, כיוון שאני לא חושב שיש יותר הגון ממני בהצעת החוק הזאת. מעל שנתיים וחצי אני מתנהל בנושא הזה בדיונים ועוד דיונים ועוד דיונים ועוד דיונים. בחיים שלי לא גידלתי פטם, אין לי אח ואין לי אף אחד במשפחה שמגדל פטם, אז תיקחו את זה למקום אחר לגמרי. תתנהלו בצורה הגונה מול מספרים.

זה לא מובן מאליו. חבר'ה, אם אנחנו לא רוצים חקלאות ואנחנו לא רוצים חקלאים אין לנו בעיה, בואו ננהל משק חופשי לגמרי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, והלוואי שבשורה התחתונה נביא מזור ביוקר המחיה לצרכן, כפי שכל אחד פה מנסה להגיד את זה לאורך כל הדרך. הוכחתי את זה במספרים בישיבות אין-ספור, אם אני לוקח בשורה התחתונה את עשר השנים האחרונות, ואפילו אתם יודעים יותר מזה, יש גרפים, לא אני מציג אותם.

מאחר שיש לי זמן ארוך בבית הזה, בוטל התכנון בענף הפטם.

רבותיי, קחו את הגרפים. משנת 1995 כאשר היו משקים קטנים של 50 טון, רבותיי, אני מכיר את הענף ישר והפוך, כאשר היו 50 טון למגדל כל הנושא הזה נמחק מהעולם. טענו שהמשקים לא יעילים לעומת אותם משקים גדולים. כל מי שלא מכיר את הענף הזה לא יודע מה שהוא מדבר. אין היום לול אחד במדינת ישראל שהוא לא יעיל. כל הלולים הם לולים ענקיים, גדולים, בסדר גודל כזה שאפילו היעילות שלהם יותר גדולה מאלה הגדולים ביותר. נוצר מצב מסוים במדינה, וצריך לשים אותו על השולחן. רבותיי, הלוואי שהיו עושים את זה בדיור, אני אומר את זה לאוצר, תכניסו מסה כזאת של דירות אין לכם אינטרס לעשות את זה, גם לבנק ישראל אין אינטרס לעשות את זה, מכיוון שאולי זה יוריד את מחיר הדירות. תכניסו כמה שיותר דירות. עופות פטם ועוף זה בעל חיים, בכל הקמפיין המתוזמן הזה לא הספקתי לשמוע את צער בעלי חיים אני רק אתן מס' אחד, רבותיי,

בשעה הזאת שאני מדבר איתכם 800,000 עופות נמצאים בלולים אצל חקלאים. כל נתון שאני נותן פה אם

שאני לא דובר אמת,

תגנזו את הצעת החוק הזאת. 800,000 עופות מעל 50 יום נמצאים בתוך הלולים, ואין אפשרות להוציא אותם כי

שנקרא הכול רווי ברמות.

המחסנים מפוצצים בעופות מוקפאים. איך נוצרה המסה הגדולה הזאת? תראו, רבותיי, עד 2011 הייתה מציאות מסוימת.

לכאורה נוצר ההסדר הראשון שנעשה כדי לווסת את הענף. בשנים האחרונות נוצר מצב שנבנו כמויות אדירות של לולים, במיוחד בדרום הארץ. הלולים האלו בדרך כלל הם לא של חקלאים, החקלאי הוא רק פלטפורמה שעליו בנו את הדבר הזה. ניתנו אישורים כדת וכדין,

לא נבכה על חלב שנשפך. המסות שנכנסו שם, אם עד אותה תקופה אותן אינטגרציות, משחתות ורבותיי, אין הרבה משחתות בארץ יש חמש גדולות וכל השאר מאוד קטנות ששוחטות במינון נמוך מאוד. נוצר מצב שכמות הייצור כמעט הוכפל ב-160.

אם היה לנו 100% ייצור שאנחנו יכולים לקלוט אותו כצרכנים, נוצר מצב שיש ייצור עודף ברמות שאי-אפשר לקלוט במשק. אותה אינטגרציה, אותה משחתה שלא הייתה מגדלת, שהפכה להיות גם מגדלת, היא בעצם כל הקומה. איפה הממונה על ההגבלים? איפה ישנתם? הרי זה כל הקומה. זה מכון התערובות, זה המשחתה, זה הלולים, זה הכול.

נוח לכם לבוא להציג פה תזה שהיא גם לא נכונה. אני אומר לכם את זה באחריות, כי אני אתן את המספרים ואת כל המרווחים במחירים,

של עשר השנים האחרונות. שלא תיטעו, לא הגעתי לפה, נחתתי לפה היום. אני לא בא לוועדה אם אני לא מכין שיעורי-בית ואני לא עושה את העבודה כמו שצריך. יושב פה לידי דוד ביטן, הוא נכנס בעיתוי שבדיוק רציתי להסביר. לפני כשנה וחצי בחוק הגליל הכנסתי סעיף שקבע ויסות בענף הפטם. בשנייה האחרונה בתוך הדיון אודי אדירי, כולם מכירים אותו, סגן הממונה על התקציבים - - - אז.

אמר לי: וקנין, תוציא את הסעיף הזה. תוציא אותו מהחוק. בוא נלך על חוק הגליל לבד. בסופו של יום, הסיכום היה בנוכחות דוד ביטן כיושב-ראש הקואליציה שמוציאים את הסעיף הזה, אבל מגישים הצעת חוק, שזאת הצעת החוק שהגשתי, שבתוך חודשיים ייתנו פתרון לדבר. צריך לפתור את הבעיה. יש פה בעיה של כאוס אחד גדול, כמויות אדירות.

אני רק אומר פה משהו, במספרים המוחלטים

הדבר הזה היה מביא לכך שהצרכן היה מקבל מחיר יותר נמוך, בזמן שהוכחתי, יש לי פה חוברות שלמות, שנה שלמה של מחיר שחקלאים קיבלו פה 2.8, 3 שקלים לקילוגרם פטם, בזמן שעלות הגידול שלו 5.5. רבותיי, זה מה שהחקלאי קיבל. באותן תקופות תלכו לכל הרשתות, המחיר לא ירד במילימטר אחד, באגורה אחת לא ירד, נשאר באותה יציבות. קיימתי ישיבה בעקבות הצעת החוק שכבר הונחה לפני שנה וחצי, ויחד עם שר האוצר,

מועצת הלול, משרד החקלאות,

השר הנחה אותם: תביאו לי פתרון,

וקנין אומר דברים נכונים, זה לא מחלחל לצרכן. עם כל הכבוד, החקלאים מתים, אבל זה לא מחלחל לצרכן. בשורה התחתונה זה לא עושה כלום. וכל אלה

ואני אומר את זה ל"קהלת" לא באופן אישי לפגוע באף אחד יש לי פה את כל הממוצעים של המחירים לפני ההסדר, בתוך ההסדר, ואחרי ההסדר. ואם אתם רוצים, אדוני היושב-ראש, אני מגיש לך את זה,

רבותיי, בשורה התחתונה כשמדברים על ממוצע הוא ממוצע, הוא לא איזה פיק קטן שיש קפיצה ומנסים לבנות איזו תיאוריה שקרית. רבותיי, בואו נדבר כאנשים רציניים. יש פה משבר שלא מביא מזור לצרכן, גורם למצב שחקלאים אחד אחרי השני נופלים. ואני מתנהל פה מעל שנה וחצי בעצם שנתיים וחצי אני מנהל את הדיונים

דיונים רציניים עם שר האוצר, ולצערי הרב, שר האוצר הנחה את הצוות, לא נעשה כלום בדבר הזה. כל ההצעות שהוצעו, רבותיי, אם תשמעו אותם, אני מגחך עליהם. זו פשוט בושה וחרפה.

ניהלתי אחרי הדיון הזה עוד דיון ועוד דיון אצל סגן שר האוצר עם הצוות של משרד האוצר, עם משרד החקלאות, דיונים אישיים מול משרד האוצר עד לפני חודש כשכבר כלו כל הקיצים. מי שאומר שזה לא עבר ועדת שרים, ומספר סיפורים שאולי אני איזה מפיונר שעובד מתחת לשולחן. חברים, משכתי את החוק, יכולתי להעביר את זה בחוק הגליל ולא לראות את כל הסאגה הזאת שאנחנו רואים פה, כי היום המשבר הוא פי 100 יותר. מה שאמרתי ש-800,000 עופות בתוך הלולים שאי-אפשר להוציא אותם, שהחקלאי נאנק, אני אסביר לכם למה. מי שחושב שעוף פטם זה שקית קפה עילית. זה לא שקית קפה עילית. אם אתה תיקח את זה עוד יום אחד וכל חקלאי פה, גם אלה שמתנגדים כביכול להצעה, הם יגידו לכם את האמת יום אחד אחרי התאריך אתה כבר בכאוס אחד גדול,

אתה יכול לקחת אקדח ולירות ברקה, שלושה ימים, השירותים הווטרינריים יבואו ויגידו לך שאתה לא יכול להוציא את העוף הזה. יש פה איזה דד-ליין, זה לא איזה מוצר מדף נצחי,

אם אני לא מוציא אותו בזמן אני נמצא במצב בלתי אפשרי.

על-פי כל הדיאגרמות, על-פי כל מה שאני מציג, ישבתי בישיבות גם עם פרופ' שמחון, ואני אגיד לכם את הסוד שמסתירים מכולכם. התקיים פה דיון לפני ארבעה חודשים, היו התנועה לאיכות השלטון ו"קהלת"

הצגתי את המצב של הפטם כמו שאני מציג אותו עכשיו. נתתי את אפשרות הדיבור. לא לקחתם אותה, כי לא יכולתם להתמודד מול הנתונים שנתתי. - - - דוד, אני מבקש ממך. לא יכולתם להתמודד מול הנתונים. שאלתי את היושב-ראש אם אנחנו מעבירים את החוק או לא. עוד מעט מצביעים. נעשה את זה צ'יק צ'ק, למה אנחנו צריכים יותר מדיי דיונים בעניין הזה?

תאמינו לי שאני לא אומר את הדברים סתם. מה שאני נותן נתון, נתתי אותו לפרופ' שמחון, הוא בעצמו לא ידע איך להתמודד מולו. הוא אמר לי: מה אתה מדבר?

שהממוצע של העוף השלם נע בסביבות ה-17 שקלים ברשתות השיווק, כאשר המחולק ואני אגיד לכם סוד שכולכם מכירים

בענף הזה מחולק. זאת אומרת שאתה קונה את העוף המחולק בתוך הרשת. כמה אתם חושבים שהממוצע של העוף המחולק? אני לא אמרתי את המספרים, יושב פה ד"ר שישב איתנו ביחד עם פרופ' שמחון. הוא אמר: תשמע, אני צריך לבדוק את הנתון. מה שאתה אומר זה לא נכון, כי הממוצע הוא להכול, לכל הענף, כולל המחולק. אמרתי: אדוני, אתה טועה טעות חמורה. הממוצע של המחולק, רבותיי, מה שנמכר ברשתות נע בין 28 לפי הגרף שלהם לבין 36 שקלים. זאת אומרת שאם אני לוקח ממוצע אמיתי, 98% מהענף מחולק נמכר במחירים של מעל 32 שקלים. מה מקבל החקלאי? 3 שקלים. נאמר לאותם חקלאים שקצת מתנגדים, שיש להם הסדר מול משחתה להבטחת המחיר. אני רק אומר לכם, חברים, תשמעו,

יושב מספיק זמן בבית הזה, ואני מבין את מה שאתם אומרים,

אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא, תתמודדו. מי שימות ימות, סליחה על המילה, מי שיחיה יחיה. עולם כמנהגו נוהג.

בסופו של יום יישארו פה במדינה חמש אינטגרציות, ארבע אינטגרציות, יתאמו את המחיר ביניהם, יווסתו את הענף. ראס בן ענקום, לא תצליחו לשלוט עליהם, לא תצליחו לעשות כלום.

מייצרים את הקרטל האמיתי של הפטם. אתם מייצרים אותו. אתם אומרים: הקרטל של הפטם, איזה קרטל יש פה? חקלאים שנמקים, שמפסידים במשך שנה-שנתיים-שלוש-ארבע, כמה אפשר? כבר האקדח על הרקה. חברים, אם זה היה מביא לכם מזור, אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. אם זה היה לוקח אותנו לתוך הרשת. ואני אגיד לכם, הענף הזה הולך ומתקדם. פעם זה היה מתפרק בקצבייה, היום זה מתפרק במשחתה, מגיע בחמגשיות לתוך הרשת.

רבותיי, הבעיה היא לא רק של החקלאים, שלא תטעו, גם האינטגרציות נמצאות במצב קשה מאוד. גם הם נמצאים בכאוס הזה. לא שהם פטורים. הם נמצאים בתוך מסלול

מה שאני מציע - - - אתה יכול גם להתייחס למחיר לאזרח? הוא לא יורד.

בבקשה.

המחיר לאזרח ברוב עשר השנים האחרונות, 12 השנים האחרונות, גם בזמן ההסדר על-פי

הפער בין המחיר הנמוך לגבוה הוא פחות מחצי שקל, 60 אגורות. כאשר החקלאי מקבל 2.8, יש לי חשבוניות פה. נשאלתי על-ידי בעלי המקצוע: וקנין, כשאתה אומר שהחקלאי מקבל 3 שקלים, אולי זה פיק בתוך המחזור שלו? אמרתי: תבחר איזה חודש שאתה רוצה.

אני עושה שיעורי-בית, אני אדם רציני, אני לא אבוא לפה כדי לעשות סיבוב על מישהו. הבאתי את כל החשבוניות של עשרות חקלאים, ואני אומר לכם, עשרות חקלאים. אני מוכן להציג לכם את החשבוניות שתראו אותם, להגיד לכם מה המחיר שהחקלאי מקבל.

לקילוגרם, אתם לא תאמינו, זה פשוט לא יאומן, 3.71. מחיר עלות גידול 5.5. 3.42 זה מה שהחקלאי קיבל, רבותיי.

הנה עוד חקלאי, רבותיי, 2.2, ריבון העולמים. אתם לא מאמינים. 3.71 חקלאי מקבל. זה חלחל למישהו? ואני אגיד לכם באיזה חודשים. זה לא חודש אחד. רבותיי, בחודש מרס, בחודש אוקטובר השנה, בחודש נובמבר השנה, בחודש אוגוסט השנה. רבותיי, זאת מציאות שאי-אפשר לחיות איתה. תראו, רבותיי, אנחנו יכולים לבטל את הכול. אנחנו יכולים להגיד שהמשק יתנהל איך שהוא רוצה. הממונה על ההגבלים וכל גורם אחר, אני הולך להגיד פה את הדברים כהווייתם. תראו, רבותיי, מה שהצעתי על מנת שאולי פעם אחת נבחן את הדברים לעומק, נהיה אנשים רציניים, אמרתי שבמידה שיש כאלה שחושבים שמרגע שנעשה את ההסדר הזה המחיר יעלה למעלה, הופ הוא יקפוץ, אמרתי שאתן את כל ההגנות פה בתוך החקיקה שלי,

אבל אני אתן את ההגנות גם לחקלאים. רבותיי, החקלאי הוא לא אסקופה.

יש לנו חוק מסודר. לא צריך הגנות.

אני אומר שאני מוכן לתת את ההגנה עם החשש שהמחירים יעלו. אני אומר את זה חד וחלק, ואפשר לעשות את זה בלי בעיות.

של מועצת הלול ליושב-ראש הוועדה על המחירים.

במשך שנתיים הוא יכול להגיד בעדות ראשונה שעומדים בהתחייבויות שלהם כהווייתם וכלשונם פה בתוך הוועדה הזו. אנחנו ניתן את כל ההגנות שלא תהיה פריצה במחיר. אם החשש שמחר יעלו המחירים

לא צריך הגנות. אז יהיה חוק חדש שיביאו האוצר. אני שוב אומר את הדברים, אני חושב שהשעה היא שעה קריטית. ואני אגיד לכם למה, כי אותם מגדלים בעוטף עזה, אותם מגדלים במרכז הארץ, אותם מגדלים בצפון ביישובי קו העימות,

זאת הפרנסה שלהם. תודה, יצחק.

כל הכבוד, וקנין. אם היית שומע לי אז - - לא שמעתי לך אז. - - והיינו מכניסים הסתייגות בחוק הגליל לא היינו יושבים פה היום. זו הטעות שלי. לא רצית לשמוע לי אז.

ברשותכם, אני רוצה לעשות את הסבב הבא. נעשה עכשיו גורם מקצועי אני אומר במובן הרחב של המילה מצד אחד גורמים ממשלתיים, ובכלל זה כמובן גם אורחים שבאים מהמערכות החקלאיות השונות, וחבר כנסת. האם למשרד החקלאות יש עמדה? תגיד שאתה מסכים לחוק וזהו, נלך הביתה. אדוני היושב-ראש, הבעיה נוצרה כששינו את חוק ההגבלים העסקיים, שבעצם לא אפשר למועצת הלול לקיים את ההסדר,

כשדיברו עם משרד החקלאות לקידום השינוי בחוק ההגבלים העסקיים, היה למשרד סיכום והבנות עם ההגבלים העסקיים לתקן את חוק המועצה לענף הלול כדי לאפשר למועצה בסייגים מסוימים לעשות את המבוקש. קיימת בעיה בענף, חייבים להסדיר את הבעיה. משרד החקלאות לא מתנגד לתיקון הזה, וצריך לראות איך לעשות את כל המגננות שחבר הכנסת וקנין אמר כדי לוודא שזה לא ישפיע על הצרכן. איזה מגננות? נביא את החוק ככה.

חובתנו לשמור על החקלאים על גבולות המדינה, הם לא סתם נמצאים שם, ובאירועים האחרונים בעוטף עזה ראינו את זה טוב מאוד. שיביאו חוק. אל תדאגי, הם יביאו חוק.

שלא תתבלבלו, זה רק שם של טייס. שלא יחשבו שפתאום צוק כבר הוא טייס באמת.

הוא בעד?

איתן, תגיד לו שיתייחס למחירים, זה חשוב. צוק בר, תתייחס בבקשה גם למחירים. לא טייס, רק נהג.

מה שאסף הציג לגבי שנת 2014. היום חוק המועצה מאפשר למועצה לעשות הסדרים באישור השרים לנושא של פינוי עודפים, קניית עודפים, מחיר מינימום, ועוד כמה אופציות. מה שאנחנו ב-2014 לפני שתיקנו את חוק ההגבלים, מכיוון שאין במפורש בחוק מניעת עודפים, רצינו להוסיף לו עוד הרחבה של האפשרויות שגם אפשר למנוע מראש עודפים, לעשות עוד כמה פעולות של הסדרה של השוק. איך שהוא להעביר אותו, פרינציפ. - - - באותה הצעה שמנו גם כמה חישוקים על מנת להבטיח שלא ייפגע הצרכן וכו', באופן בלתי סביר. זה מה שהיה מוסכם. בהצעת החוק כאן הסמכות קצת יותר רחבה, אבל הבנתי מיצחק וקנין שהוא מוכן גם לסייג קצת את הסמכות. לא, אין הסתייגויות. החוק הזה יעבור כמו שהוא בלי הסתייגויות. אבל למה? - - - לאורך כל הדרך. מותר לו להתפרץ, להגיד מה שהוא רוצה.

לא הסתייגות.

אני לא מדבר על החוק הזה. איך שהוא נעביר אותו,

כי הם לא עמדו בשום הבטחה, משרד האוצר.

בכל מקרה ענף הפטם הוא ענף מאוד גדול, וזה לא רק עניין של יצרנים קטנים או יצרנים גדולים. כשיש עודף היצע אז גם אם יוציאו כמה יצרנים או יעשו משהו נקודתי זה לא יפתור את הבעיה של עודף ההיצע. כיום יש כמעט 15%-20% עודף של אפרוחים שנכנסים, וזה אומר שהשוק נלחץ מאוד כלפי מטה. המחירים ליצרנים מאוד נמוכים, ואחר כך המחירים לצרכן ירדו קצת,

אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, או אתה או אסף תענו לי, האם אתה יודע להגיד לי הרי אני פה עוקב אחרי הפטם כבר תקופה - - - כל חודש אתה מקבל דוח. תודה רבה, זה לא עושה אותי רגוע. פֶּטֶם או פָּטָם?

חבר'ה, נמאס לי כבר להעיר לכם, אז תגידו מה שאתם רוצים. ברשותכם, אני רוצה להבין את הנקודה. היינו כאן לפני כשלוש שנים כמדומני בחוק ההסדרים, והיה היום הרת עולם, אמרו שהמחירים יפוצצו וכל החקלאים יתעשרו למוחרת בבוקר. אני מקבל את הדוחות החודשיים או הדו-חודשיים כמדומני, ולצערי בשרשרת המזון החקלאים נמצאים בתחתית המדרגה. זאת עובדה. אפשר להסתכל על זה איך שאתם רוצים, זו עובדה. לא משנה אם יש קרטל, לא קרטל, כן קרטל, זו עובדה. אני מנסה להבין מכם איפה הבעיה בחלק הזה שבו החקלאי נמצא למטה, כי יש הצעה לחבר הכנסת ברושי שאומרת שכשאנחנו מגיעים למרכולים לסוגיהם השונים כשכתוב מחיר לצרכן יהיה כתוב גם כן המחיר שקיבל החקלאי. אולי פעם אחת גם כן נבין את - - - נראה את הקורלציה בין המחירים. את הקורלציה. מה שאני מנסה להבין ממך, איפה אתם? כשלדעתי הייתם אמורים להיות פה באמצע מנהלים את הקרב, נראה כאילו המשרד שלכם הוא בכלל משרד האנרגיה, לא משרד חקלאות שאמור פה להוביל את המהלך לכאן או לכאן.

להוביל, לא להשתבלל. מה שאני מנסה לומר כאן בעניין הזה, אם אדוני יכול להגיד לי, צוק בר, איפה אתם מזהים את הבעיה? אם אתה לא יודע אל תגיד. כבל, ברגע שאנחנו רואים ויודעים - - - אדוני היושב-ראש. כבל תקרא לי במשרד. אדוני היושב-ראש, סליחה.

אם אנחנו יודעים שהיצרנים מקבלים פחות ממחיר העלות, שזה 5.5, והם מקבלים כ-3 שקלים - - - לא, אל תצטט. אני מסביר את הפורמט, שנייה, אדוני היושב-ראש. אני לא אתן לך, אני כבר מכיר את הכדרורים. אני מנסה להבין, לשים את האצבע בדיוק על הנקודה.

אני רוצה בדיוק לשים אותה. דהיינו, את מה שאתה אומר לי אני יודע. אני מנסה להבין, אסף, את הנקודה איפה שאתה שם ונועץ את העניין, בסדר? אני אענה על מה ששאלת. כשהמצב הוא לא של עודפים חריפים, כמו שנמצא בזמן הזה, הפערים בענף הזה בין חקלאי, משחטה, צרכן - - - צוק בר, עצור. אני עונה לך.

אני רוצה שנבין מה אני שואל. שאלת על הפערים. משרד החקלאות,

כבר יש לו תפקיד חדש במשרד. התפקיד שלי קודם כול להקשיב. אני רוצה שתבין למה אני מתכוון, צוק בר. אני רוצה להבין למה נוצרים העודפים.

אתה לא מסביר לי. לא אוכלים. בבקשה.

נראה לכם שאני לא מדבר שוטף ושהשאלות שלי לא לעניין? אני מנסה להבין ולשים את האצבע על הנקודה עצמה. כל השבר נוצר כתוצאה מסיבה כזו, יש איזו יד נעלמה, עכשיו אתם צריכים להסביר לי מהי אותה יד נעלמה שמייצרת מצב שיש עודפים בשוק, שבסוף בסוף באים בעלי הבתים, המשחתות וכל אלה,

עד פה, אני כבר לא יכול להכיל את זה. לא, איתן, הסברתי את זה. הסברתי. המשחטה היא מגדלת היום.

היא בעצמה מגדלת. היא לא הייתה מגדלת. היא בנתה רכבות בדרום. מה יש פה להבין?

חבר הכנסת יצחק וקנין. רק תבין, אז הוא אומר לחקלאי: אני לא קולט את שלך, אני קודם כול אקלוט את שלי.

חבר הכנסת יצחק וקנין, אני רוצה שהוא יאמר את זה הוא, את זה אני יודע. אני רוצה שכל אחד יגיד, כי אולי יש מצב שהשוק התפרע, אין תכנון,

הוא יצא מכלל יכולת שליטה, וכל אחד מגדל יותר ממה שהוא מסוגל בסוף לשווק. מה העניין? עכשיו כולם שמים את זה בהקפאה,

כולנו מכירים את הסיפור. אני רוצה לשמוע את זה ממך,

לא מה יצחק וקנין אומר או מה אני אומר. אני אסביר. אולי גם חוסר השליטה בשליטה. הענף הזה קודם כול יש בו מחזוריות לאורך השנה, עלייה וירידה

מה שאנחנו רואים, שכשיש עודפי היצע והמחירים לסיטונאים סלש לחקלאים יורדים מאוד, המחירים לצרכן יורדים קצת, הם די דומים. הפערים בשגרה כשאין עודפים הם סבירים בענף. אין כאן איזה פערים לא סבירים בענף הזה כשאין עודפים. במצב של עודפים המחיר לחקלאי נופל, ולכן יש צורך לפעמים נקודתית, לא כל הזמן החוק הזה,

הוא לא חוק שאומר שכל הזמן יהיה תכנון, זה לא לחזור לשנת 1994. זה בנקודות מסוימות שהשוק מגדיל היצעים בצורה בלתי סבירה, בסך הכול לאפשר לכולם להתארגן ביחד ולדבר אחד עם השני שכולם יורידו 10% מהייצור שלהם, ואז המצב של השוק יחזור להיות מאוזן, לא יעלה מחירים. ברור שמתחתית המדרגה הם יעלו, אבל זה לא יביא לרמת מחירים גבוהה מהסביר.

יעל.

מה קורה עם העודפים האלה? זורקים אותם? ממיתים אותם המתת חסד? מוכרים אותם במחירי הפסד?

הם לא יכולים למות מיתת חסד בתוך ההקפאה. לא יודעת. אם נקבל את האפרוחים - - - - - - על העופות החיים הוא מדבר, על העופות שהם בני 50 יום ומעלה. אני מבין את השאלה שלך, יעל. מדברים עכשיו על 800,000 עודפים, האם זה משהו קבוע שזה מה שיש בערך כל שנה? מה קורה לאורך השנים עם הסיפור הזה?

קודם כול, בשוטף אין דבר כזה עודפים. בשוטף השוק מתנהל, מייצרים לפי המחירים. כשאין עודף אז אין עודף. עודף שהוא כבר קיצוני מאוד אחרי שכבר ירדו מחירים והמחירים מאוד מאוד נפלו, ועדיין משחטה לא מסוגלת לקבל כמויות כי אין לה מה לעשות איתם. רשת השיווק לא לוקחת אותם, אז נוצרים כבר מצבים שגם המחסנים מלאים בעוף קפוא.

10,000 טון, אני לא יודע, אולי מועצת הלול יודעים, כ-10,000 טון קפוא במחסנים, כשצריך להיות מלאי אופרטיבי של 2,000-1,000. ויש גם עופות בלולים שמגיעים למשקלים גבוהים ולא יוצאים לשחיטה כי אין מי שייקח אותם.

אסף, תינתן לך הזדמנות בהמשך. יעל, הבנו. איתן ברושי; ולאחר מכן אני רוצה - - - איתן, את הנקודה של ה-800,000 עופות אני רוצה להבין. וקנין ציין, האם זה נכון, לא נכון? אחר כך תהיה רשות דיבור. ברושי, מה קרה? ששש, עיסאווי, למה אתה עולה לטורים?

מה קרה, ברושי? שאלה שאלנו. עיסאווי, אתה יכול לשאול את השאלה שלך. שאלתי שאבין את הדברים נכון. חבר הכנסת וקנין ציין את כמות העודף, בא החבר כאן ביטל את הטענה.

לא ביטל אותה. לא ביטלתי, להפך, חיזקתי את הטענה.

יש עודף גם בלולים וגם במשחתות. נכון, בדיוק. טוב, אני אשאל את היושב-ראש. איתן ברושי, נתתי לך זכות קדימה שלא הייתה מגיעה לך, אני מתנצל. פשוט רועי פולקמן נרשם לפניך. אז, רועי, בבקשה, ולאחר מכן אתה.

שכחתי שצריך להירשם. מי שמגיע ראשון. יש אנשים שלא רוצים לדבר. איתן, אני אגיד לך למה קשה לי בדיון הזה. אז קודם כול קח אוויר. בגלל זה שתיתי סודה, שתיתי קפה, אני גם אחרי מעט מאוד שעות שינה בלילה, זה כמו הרבה פה. קשה לי בדיון הזה,

כי באמת וקנין הוא אחד מחברי הכנסת היקרים בכנסת, ואני יודע כמה הנושא הזה - - - יש מי שאומר שבעקבות החוק הוא יהיה יקר מאוד. אני יודע כמה החוק הזה בדמו, וכמה שיחות היו לנו על החוק הזה.

וגם יושבת לידי חברה טובה שהיא חברת סיעתי, ד"ר יפעת שאשא ביטון, שגם לה מאוד חשוב הנושא של המגדלים בצפון,

קיבלת הוראה מהאוצר או מה?

לא קיבלתי שום הוראה, וקיימתי לא מעט שיחות על הדבר הזה. לא צריך לקיים הבטחות, האוצר? הבטיחו, שיקיימו. הבעיה שמתאר וקנין, ואמרתי את זה גם לאנשי המקצוע השונים שהייתי איתם בקשר, זה שאכן הבעיה היא אמיתית. זאת אומרת שיש בעיה אמיתית עכשיו של הצפה של השוק ויש בעיה של פערי תיווך קמעונאים.

אי-אפשר להתעלם ממנה ואי-אפשר להגיד שהכול בסדר. אבל אני כן אומר משהו בסיסי. המתווה שמציע וקנין, ואמרתי לו את זה כמה פעמים, אני חושב שצריך להביא פתרון,

אני לא חושב שאפשר להסתפק בלהגיד: הכול בסדר, בואו נתקדם הלאה. אבל המתווה של הסדרה במדינת ישראל ב-2019 הוא לא הגיוני. אי-אפשר לקחת את המנגנונים שהיו נהוגים בישראל לפני עשרות שנים של תיאומים ומכסות וכו', ולהגיד: זו השיטה היחידה. ולכן אני אומר שיש פה שני עניינים. אני מסכים שהוועדה לא יכולה להגיד מצד אחד לא הסדרה, מצד שני כלום. ואני אומר את זה גם לעדי שיושבת כאן מאגף תקציבים. יש פה כמה בעיות אמיתיות של המגדלים הקטנים, יש פה בעיית הצפה של השוק,

אני רק אומר לחבר הכנסת וקנין, חלק מסוים, אני אומר בזהירות, קשור גם לציפיות שנוצרו בשוק, להעברת החוק הזה. זאת אומרת, יש עכשיו מלחמה גם בשוק הפטם בישראל. עכשיו אתה אשם, אתה מבין? לא, לא אשם, חס וחלילה. יש בשוק הפטם בישראל היום - - - - - שנתיים וחצי? - - מלחמה על מי יתפוס נתחים, כדי שאם תהיה חלוקה למכסות אז מי שנלחם יקבל יותר.

ואני רק אומר, הבעיה שוקנין אומר היא נכונה מאוד. ואני אומר עוד דבר בו הוא צודק הייתי לפחות בפגישה או שתיים כאלה גם עם עדי וקנין מדבר על זה שנה וחצי, ומאז שחוק הגליל עבר

חוק הגליל זה שנתיים וחצי. אבל גם שר האוצר הנחה אותם למצוא פתרון.

והם צודקים שהמצב מתנהל והעובדה שירידה גדולה במחירים לא הייתה, למרות הגרף שאתם מציגים. הייתה אולי ירידה, אולי הייתה עלייה, הכול בסדר. העובדה שדוחקים החוצה יצרנים קטנים כי השוק מוצף נכונה. העובדה שמקבלים 3 שקלים, וראיתי את החשבוניות האלה, היא כנראה גם נכונה.

לא יודע להגיד באיזה שיעורים,

מה לא נכון? הלא נכון זה הפתרון. אותי לימדו קודם כול להסכים על הבעיה. ואני מצפה שגם אתם אנשי המקצוע, וראיתי גם את הניירות השונים המקצועיים גם של הממונה על ההגבלים, בואו נתחיל מלהסכים שיש בעיה. ולא יכולים להגיד לוקנין: תשמע, הכול בסדר,

עובד מעולה, ונתקדם. ולכן אני גם פונה לחבריי כאן, אני יודע גם, ביטן, שזה חשוב לך, הבעיה היא בעיה, וצריך שיהיה פה פתרון. אני לא יודע אם יהיה עד הדיון הבא או עוד יומיים או עוד שבוע. נעביר את זה קריאה ראשונה, וישבו עד השנייה והשלישית. אני היום אתנגד ככל שאני אוכל. עזוב. האוצר אוהב להבטיח ולא לקיים

אתה רוצה תצביע.

אני חושב שזאת לא הדרך. אני לא אלך - - - , זה הכול.

וקנין צודק, ויפעת צודקת, והיא כל הזמן היא עושה על זה גם מאבק אצלנו שצריך פתרון למגדלים.

בעיני,

מצפה שאם נגרמים הפסדים עכשיו למגדלים - - - אם לא תהיה חקיקה - - - אני מצפה, כמו שנעשו - - - איתן,

ביטן, כמו שנעשה בשווקים אחרים, אני מצפה שבתוך יום-יומיים-שלושה האוצר יגיד איזה פיצוי צריך לתת לחקלאים, איזה פתרונות לפער הקמעונאי, אבל אני מצפה שהחקלאים ידעו שהם מטופלים. כשעשינו רפורמה בדגים ופתחנו את השוק הדייגים קיבלו איזה 50 או 60 מיליון שקל להסדרה של השוק. אבל המחירים לא יורדים אף פעם. - - - אבל מחירי הדגים לא ירדו. לא עלו ממש, ירדו בחגים. - - - גבוה. האמנון הקפוא ירד משמעותית בגלל ההתערבות שלנו. שום דבר לא קורה.

אולי הבעיה עם המסעדה. זה המסעדה שלך יקרה,

מחיר האמנון הקפוא בישראל ירד. לא יודע, הכול עולה, אף פעם לא יורד. כל הרפורמות האלה לא שוות

וקנין ויפעת צודקים. איתן, משפט אחרון. וקנין ויפעת צודקים לגמרי, יש פה בעיה והיא לא טופלה. הפתרון שמוצע כרגע בנוסח הזה הוא לא הפתרון הנכון.

אף פעם אין פתרון.

תמיד אתם זה - - - אבל לא הולך. ובסוף כחלון ירשום בפרסומים שהוא עשה את זה והוא עשה את זה. ביטן, באת קרבי היום, מה

מה הורדתה? מה הורדתם? ששש, חברים, די, די. הורדנו את המחירים ב-20%.

לא, אנחנו מחממים מנועים. גברתי הממונה על ההגבלים, תודה שבאת, אשמח לשמוע את עמדתכם בעניין הזה, בבקשה. תודה רבה, יושב-ראש הוועדה. אני חייבת לומר במילים שבדרך כלל אני לא נוהגת להתבטא בהן, אבל

אם יש בעיה לחקלאים היא צריכה להיפתר מול החקלאים,

להיפתר מול החקלאים.

זאת אומרת שהחקלאים צריכים לקבל תמיכות ישירות,

את - - - בדקת באירופה למה התמיכות הישירות לא עובדות?

הסיוע לחקלאים לא צריך לבוא - - - עדי עובדת על זה באוצר, האורות דולקים שם על זה. אנחנו מוכנים לדבר על זה רק - - - לדבר כן,

אני אאפשר לך. אנחנו מוכנים, גם הצענו את זה.

אאפשר לך, כמובן, איך

אם זאת תהיה התוצאה אבל צריך להוכיח לי שאתם צודקים אני לא אתן שסעיף אחד יעבור.

מה הם מציעים כאלטרנטיבה? בדיוק. אני לא פה, ואני מסתובב בתקופה של פריימריז, לא חשוב מה יהיה, ואני כצרכן צריך לשמוע שמצד אחד כיוון שלא עשיתי מעשה כלשהו, כי המצב כפי שהוא עכשיו לא יכול להתקיים, הצרכן לא זוכה למחיר שהוא אמור

שקל אחד יעלה,

ברור. מסכים איתך. נתתי לשאשא ביטון לפניי, תראה איזה נדיב אני, ואחר כך תיתן לי. אבל,

לא, אל תתלהב.

שאאפשר. אתה יודע שמעולם אינני מונע מאדוני לומר את הדברים. גברתי, בבקשה, ולאחר מכן מולי. כבוד היושב-ראש, קודם כול תודה רבה לאיתן, ואני מתנצלת, אני בדרך כלל נשארת כל הדיונים,

דברי. אני רוצה

באמת, מה זה לא הייתי פה?

אבל אי-אפשר שהניתוח יצליח והחולה ימות.

איך אנחנו נותנים להם את הכלים, איך אנחנו מוצאים פתרון.

אל תבואו ותגידו לי מה הפתרון, כבר שנתיים, ווקנין צדק בכל

אנחנו פתוחים להכול, חוץ מהחלופה הזאת. תקשיבו, אז תציעו חלופה אחרת. הצענו שבע. אמר את זה גם חבר הכנסת רועי

אי-הסדר משמעותו שאת מגנה על הקמעונאים, כי כל הסדר שהמועצה עושה איננו כולל את הקמעונאים, כי אי-אפשר להשתלט על הקמעונאים. דבר אחד אפשר להגיד על הקמעונאים, הקמעונאים הצליחו מתום ההסדר להעלות את המרווח הקמעונאי מ-7 שקלים בממוצע ל-8 ומעלה על עוף שנמצא אצלם חמישה ימים. היום מגדלים שמגדלים 50

וכמו שחבר כנסת וקנין אמר, נכון להבוקר 800,000 עופות מעל 50 יום, שזה הפסד טוטלי. אני גם לא רוצה לדבר על האפקט של צער בעלי חיים.

אף אחד לא יאכל את

לא שזה דבר נכון שבעצם מי ייפגע? המגדלים החלשים. זאת אומרת, בסוף בסוף

זה לא משהו שיוצא נגדנו, אנחנו לא לרגע אנחנו עובדים איתך מצוין, אנחנו מכירים אותך, את היושרה

יש כאן סוגיה של ויכוח מקצועי שיכול שיהיה. במרוקאית אומרים: "לבכאת מנורה אל מייה תכסרה", לבכות אחרי המת זה כבר לא שווה. אני אומרת שלא לכתחילה ולא

לא היה יד בזה.

אז לי היה חשוב להגיד את זה,

אני חושבת, ואנחנו הרבה מאוד זמן עם חבר הכנסת וקנין בדבר הזה,

הצענו הרבה מאוד פתרונות, ואנחנו מוכנים להמשיך לדבר ולהציע פתרונות אמיתיים, אבל הפתרון שמוצע הוא לא הפתרון הנכון בשני מובנים. במובן הראשון, אפשר להגיד שוויסות לא מעלה מחירים,

ובסופו של דבר כל המטרה של - - - ודואופול

כל המטרה של קרטל היא להעלות מחירים, ובסופו של דבר ראינו בעבר שכשהתחיל הקרטל המחירים עלו בצורה דרמטית, ולאחר הקרטל המחירים ירדו בצורה דרמטית.

בסופו של דבר תהיה פגיעה בצרכן הסופי, והמחיר לצרכן הסופי יעלה.

והפתרון לא באמת יעזור, יהיה - - - לבעיות שהחקלאי מתמודד איתן - - תודה. - - הוא לא יוריד את האינטגרציות. - - - את מוכנה לתת עכשיו 10 מיליון שקל לפינוי העופות שלא יכולים לפנות אותם? - - - את מוכנה לתת 10 מיליון שקל עכשיו? אני לא יודעת על מה מדובר. אני מוכנה - - - אני רוצה לסכם.

לי בדיוק שתי דקות לסיים. לא, חברים. אני אתן לך פתרון.

יקירי. - - - איזה פתרון? איזה פתרון יש לכם? די, אני רוצה לסכם. יש לי בדיוק שתי דקות להתפזר. תקשיבו, סליחה,

אני מאוד מבקש שם באוצר,

התרנגולות לא על הגדר, לאט לאט.

אומר לכם שחייבת להיות נקודת איזון. אני לא מקבל כאן את ההנחות האלה שכל אחד בא ועושה ג'יהאד על העמדה שלו. אין מצב כזה. אני יודע שהחקלאים

ואני יודע להגיד שהמחיר צריך להיות עוד יותר נמוך ממה שהוא מתקיים היום, והוא לא.

חברים, מה, אני בא לקנות אצלך בלול? בוודאי שאני מדבר על הרשתות, זו העובדה שמתקיימת. וכל אחד בא עם העמדה שלו ואומר כולה שלי. ואין כולה שלי. אני אומר את זה גם, גברתי הממונה, ואני אומר את זה לאוצר, חייב להיות כאן פתרון. כי גם הפתרון שלכם כפי שאני מזהה אותו, בכל הכבוד, יוביל לכך שאלה שנדמה להם, פה החקלאים של רמות צבי, יש לי ניסיון לא פחות משל כל מי שיושב פה בענפים האלה, הם עוד ימצאו את עצמם אם לא ניתן לזה גם פתרון - - - עוד חודש-חודשיים הם יהיו שם. אתה מוכן בבקשה לא להפריע לי? ביקשתי עזרה? אני אומר לכם את הדבר הבא. אני לא מצביע היום, כי באמת יש פה עוד גורמים שצריכים להתבטא, ואני לא נוהג לעשות דברים כאלה, זה לא לעניין. לא יעזור שום דבר. וגם אני חושב שאני צריך להכניס תיקונים כאלה ואחרים בנוסח. לא יעזור בית דין.

בבקשה, לא אתן לאף אחד יותר לדבר. מה עושים עם אלה שבלול - - - אתה מוכן בבקשה לתת לי.

אתה מוכן בבקשה? יש 800,000 עופות בלול - - מר אלקבץ, אתה מפריע. - - מה עושים איתם? תגיד לי, אתה רוצה שאני אוציא אותך?

אם לא נעביר את החוק יהיה - - - . כן, יהיה פתרון.

אל תצא, מוטי.

ייקבע דיון נוסף. לדיון הזה אני מביא הצבעה. אני אשב איתכם, אני אעשה אצלי דיון סגור. אני אומר לכם שאם אתם באים עם העמדה הזו אל תבואו. אל תבואו אליי. כבר אני אומר לכם, אני אעביר את זה על הראש שלכם, אחר כך נריב מי צודק. אני רוצה פתרון. פתרון שזה לא כולה שלי. אין צדק מוחלט. לא וקנין צודק בתוך כל התהליך, אבל גם אתם לא צודקים בתוך כל התהליך. ואני לא ילד, בשביל זה נבחרתי כדי לקבל כאן את ההחלטות. ובדיון הבא אני מתכוון להצביע ולהתקדם עם התהליך הזה. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

11:00.